צוהריים טובים. אני מתכבדת לפתוח את דיון הוועדה בנושא ביטחון

יוזמה משותפת עם חבר הכנסת מיקי לוי. נושא מאוד מאוד חשוב שקצת נדחק בעת הזו בגלל כל הדברים הדחופים האחרים אבל אין שאלה שדווקא בגלל המציאות הכול כך מורכבת ומתמשכת שאנחנו נמצאים בה, הנושא של הביטחון התזונתי של ילדים

ו פת לחם ואנחנו נראה את התוצרים והתוצאות

בחברה הערבית יש לנו אחוזים גדולים של

מי שאין לו את היתרון והיכולת לאכול אוכל בריא ומזין, הוא ילך לאכול פחמימות כדי שירגיש

להידבק במחלה, להתאשפז,

אנחנו גם יודעים שתת משקל פוגע ביכולת

רק לאחרונה דובר על ויטמין D ועל ויטמין C ועל מרכיבים נוספים ואין ספק שלתזונה יש תפקיד

יש לנו את הסימון הירוק שהמטרה שלו היא להנגיש לציבור מה המזונות הבריאים יותר. יש מספר רשתות מזון שלקחו את זה והן מסמנות את המזונות היותר בריאים כדי לעזור בעניין הזה.

כאן יש את המייל שלי, זה המייל של האגף שלנו לכל רעיונות נוספים. לכל הצעה אנחנו תמיד קשובים ומוכנים לעזור בכל דבר שאפשר בעניין הזה כי אנחנו רואים את זה לאומית. תודה על ההקשבה ועל הזמן שניתן

עכשיו אנחנו פונים אליכם כי אני רוצה להבין ואמרתי את זה גם בסוף דבריי קודם את התכל'ס.

כאן.

לקיים את מה שנכתב כאן בתקופה הכול כך קשה הזאת של משבר הקורונה. אין יותר טוב

כמובן אנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה בהרחבה כי אנחנו מבינים שהוא לגמרי צו השעה והוא לגמרי חירום. בבקשה,

התייחסות לנקודות האלה. תודה. זה עלה בדברי הדוברים הקודמים אבל באמת אני חושבת שמצד אחד ראוי שבאמת מי שיתכלל את כל הנושא הזה, אלה הרשויות המקומיות דרך מחלקות הרווחה ומשרד הרווחה, אבל מצד שני אין סיכוי שזה יקרה במצב שהמחלקות והאגפים נמצאים היום. העלייה בפניות ולא רק על רקע של ביטחון תזונתי אלא בכלל על רקע מצוקות נפשיות, רגשיות, אלימות במשפחה, לחצים שנגרמים כתוצאה מאובדן הכנסה במשפחות רבות, זה עומס קיים. אני רוצה למקד אותך. הסיפור של המצוקה של מחלקות הרווחה ידוע וברור. מחר אנחנו גם מקיימים דיון על אסטרטגיית היציאה ואני גם הזמנתי אתכם לבוא ולדבר כי בעיניי יש לכם תפקיד קריטי בניסיון להחזיר את החברה הזו לאיזשהו מסלול. בואי נשאיר את כל הדברים האלה לשם ובואי נתמקד רגע רק בהיבט של הביטחון התזונתי. את חושבת שבמציאות של היום או לפחות במה שנעשה עד היום אתם מסוגלים לנהל את זה? לתכלל את זה? יש לכם את המשאבים והכוח?

אין. זה חד משמעי. אני חושבת שמקצועית זה היה נכון אבל אין שום סיכוי שזה יכול לקרות בעומסים הקיימים. הדבר השני שאני רוצה לומר הוא שחוסר ביטחון תזונתי מייצר בתורו עוד הרבה השלכות ומצוקות שבאמת יעלו לכולנו הרבה כסף בעתיד. זה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. הדבר השלישי זה להכניס את כל התקציבים האלה לבסיס התקציב כאשר בינתיים לא קיים תקציב אבל לצורך העניין גם בשנים קודמות זה לא היה בבסיס התקציב וזה משהו שהוא בעייתי כי זה בעצם מייצר כתהליך מקביל חוסר ביטחון לגבי הפרויקט הזה. זה ממשיך,

יש כל הזמן חוסר ודאות לגבי זה וזה גם לא מאפשר לייצר תוכניות ודיברו על דברים ברי קיימא ועל תכנון ארוך טווח. יש כאן המון נקודות שחייבים לשפר אותן אבל אחד הדברים, אם בקרוב כן יהיה תקציב, אני חושבת שצריך ללחוץ שכל התקצוב של הדבר הזה ייכנס לבסיס התקציב. הרעב הזה לא הולך להיגמר לצערנו ולהיעלם ממחוזותינו אולי אפילו בשנים הקרובות. תעני לי בקצרה וממוקד. קודם כל, יש לך נתונים לגבי מספר משפחות שהתווספו או פניות שהתווספו למחלקות בנושא הה?

לא מפולח לנושא הזה. אולי למשרד הרווחה יש. יש עלייה של קרוב ל-70 אחוזים בפניות באופן כללי. יש לכם עלייה של 70 אחוזים בפניות? 68 אחוזים.

זה נתון חשוב ונשמח שמחר תביאו אותו. זה נתון של משרד הרווחה. אני אשמח שמחר תגיעו עם נתונים מסודרים לגבי כל העניין של הפניות אליכם. זה קריטי מבחינת מה שאנחנו רוצים להציג בדיון. מה התפקיד של המועצה לביטחון תזונתי אם היא יושבת מתחתכם? אתם לא מסוגלים בכוח האדם שלכם לתכלל את זה? מה התפקיד שלה?

יכול לענות? בבקשה. אני לא יודעת לענות על זה. המועצה לביטחון תזונתי היא לא גוף מבצע אלא היא גוף מייעץ לממשלה מתוקף חוק שנחקק ב-2011. זאת אומרת, אין לנו יכולות ביצוע אלא אנחנו יכולים רק להמליץ. אנחנו באמת סייענו הרבה בעיצוב המיזם הלאומי לביטחון תזונתי ואני מצטרף לדברים שנאמרו. זה עדיין משהו שהוא אד-הוק, אין לו תקצוב וכמו שענבל אמרה,

זה מכניס המון חוסר ביטחון לעצם התהליך. כל שנה-שנתיים אנחנו צריכים שוב לדאוג לתקציב. חמור מזה, חלק מהתקציב או כמחציתו משולמים על ידי תורמים שעושים מצ'ינג לתקציב המדינה. לא יתכן שהמדינה תישען לצורך נושא לאומי על רצונם הטוב של תורמים,

מצבם מחמיר גם הוא בתקופה הזאת, כך שכל המיזם עלול ליפול דווקא בגלל חוסר תורמים ולא בגלל תקציב מדינה שלא קיים בצורה מסודרת. הנקודה ברורה. נכון מה שאתה אומר.

פשוט ניסיתי להבין את ההיררכיה ומי בעל הסמכות. זו הסיבה ששאלתי את השאלה. ענבל, תודה. אנחנו נרחיב לגביכם בדיון שיתקיים מחר. נשיא ארגון לתת,

ממש בקצרה, אם יש לך משהו להוסיף על הדברים שנאמרו כאן ואחר כך אני אסכם בדרישות אופרטיביות. שלום לכולכם. אני אנסה להיות קצר. אני הנשיא והמייסד של ארגון לתת. אנחנו כבר 23 שנים מטפלים בנושא של ביטחון תזונתי בארץ. אני חושב שיהיה חשוב שהוועדה תסיים את הדיון הזה עם כמה מספרים וכמה נקודות מאוד בולטות כדי לתת לזה מענה. לא במקרה ועדת פרס נובל נתנה השנה את פרס נובל לשלום לתוכנית המזון העולמית, כדי להדגיש את החשיבות של הביטחון התזונתי. אני חושב שבארץ לצערי הרב הממשלה רחובה מאוד מלהכיר בחשיבות הנושא הזה. אם אנחנו מסתכלים קדימה, אני מבין שהוועדה הזאת מנסה לעשות את החיבור בין אי ביטחון תזונתי ומשבר הקורונה. צריך להבין משהו מאוד פשוט. כשאנחנו נסיים לטפל בממד הבריאותי של משבר הקורונה, אנחנו נמשיך עוד הרבה שנים לטפל בממד החברתי של משבר הקורונה. לכן הבעיה של איך לתת מענה לאי ביטחון תזונתי, זו בעיה של איך אנחנו מכניסים בתוך התקציב של מדינת ישראל באופן קבוע תמיכה מהממשלה בנושא של אי הביטחון התזונתי. אין כרגע ולא יהיה בעתיד זרוע ביצוע מטעם הממשלה בנושא של אי ביטחון תזונתי.

לא משנה איך אנחנו מסתכלים על הנושא הזה,

הייתה, הווה ותמשיך להיות על כתפי המגזר השלישי והעמותות שבשטח עושות עבודה נפלאה. אני חושב שתופתעו לראות את איכות העבודה שמבצעות העמותות בשטח, תופתעו לראות את החדשנות, את הזריזות, את הגמישות ואת היכולת לזהות דווקא את העניים החדשים שיש בשטח על ידי עמותות המזון או המגזר השלישי באופן כללי.

אנחנו בעשור האחרון, כלל הארגונים שעובדים עם ארגון לתת, אותו דבר עם ארגונים אחרים, יותר מ-180 עמותות, חתמו על איזושהי אמנת הפעלה, איזשהו קוד אתי שמוביל אותם בעשייה שלהם. מה הדרישה שלנו, והיא מאוד פשוטה. לבקש מהממשלה להכניס על בסיס תקציבי איזושהי תמיכה בערוצים שכבר קיימים. לא מדובר להמציא משהו חדש, מנגנונים של תמיכות, מיזם הכול מוכן. רק חסר התקציב. גובה התקציב הזה, כדי לטפל באופן מינימלי בבעיה, עליו מדובר עומד על 125 מיליון שקלים. שוב, מדובר על טיפול גם בעת הקורונה וגם בהמשך. הבעיה שלנו היא לא רק היום אלא אלה 500,000 המשפחות שנמצאות לפני משבר הקורונה במצב של אי ביטחון תזונתי. תוסיפו על זה 100,000 משפחות נוספות שהן הפליטים החברתיים של משבר הקורונה. אנחנו חייבים לטפל בהן ולא רק השנה. הטיפול הזה ימשיך עוד חמש או עוד עשר שנים ואנחנו חייבים תמיכה ממשלתית על בסיס תקציבי וזה המפתח לכל דבר. ברשותך, אנחנו מוכרחים לסיים אבל לפני כן אני רוצה שני נתונים. אתה אומר שאתם מטפלים ב-500,000 משפחות בשוטף?

מה שציטטתי זה המספר הכללי על בסיס נתונים של המוסד לביטוח לאומי לגבי מספר המשפחות שנמצאות במצב של אי ביטחון תזונתי. בכמה משפחות אתם מטפלים? אם אנחנו לוקחים את כלל המגזר השלישי, לא רק את ארגון לתת, ארגון לתת לבד מטפל בין 60,000 ל-70,000 משפחות. אם לוקחים את כלל המגזר השלישי, אנחנו חייבים להגיע לפי דעתי ל-80,00 משפחות, ל-100,000 משפחות גג. זאת אומרת, חסרות 400,000 משפחות שלא מקבלות סיוע. לממשלה או למשרד הרווחה, אין להם דרך להגיע. הפתרון היחיד הוא לתת תמיכה למגזר השלישי כדי שהוא יהיה מסוגל להשלים את הפער. אין דרך אחרת. רגולציה היא לא הדבר החשוב ביותר. איך להרכיב את הסל, אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו עושים את זה במשך 20 השנים האחרונות וכשאני אומר אנחנו, זה המגזר השלישי. חבר'ה, מה שאנחנו צריכים זה תקציב. זאת בושה שבסופו של דבר חלק משמעותי מטיפול באי ביטחון תזונתי בארץ הוא מטופל על ידי תורמים אמריקאים. זו המציאות. אני חושב שזה מקור לבושה וצריך לתקן אותו ובהקדם. תודה רבה.

אני מאוד מעריכה את מה שאתם עושים ומכאן ועד לומר שאנחנו יודעים מה עושים ולבטל בהינף יד את העניין שצריך תקן לסל בריאות, אני מציעה שכולנו רגע נבין שבסוף אנחנו כן צריכים לייצר איזשהו סטנדרט אחיד וכן להסתכל פנימה לסלים שמגיעים לאנשים, אם אנחנו כבר רוצים לבוא ולעשות איזשהו מהלך מתכלל. ברשותכם, אני מסכמת. אני רק אומר שזה הדיון הראשון. אנחנו נחזור ונרחיב בו ואנחנו גם ניתן בסיכום מספר נקודות שנבקש את ההתייחסות אליהן וכמובן נעקוב אחריהן. חשוב לומר שהנושא של ביטחון תזונתי, מעבר להיבט החברתי, החוסן האישי, זה חלק אמיתי גם ממאבק בנגיף הקורונה. אנחנו יודעים שהשמנת יתר ותת תזונה מהווים גורמי סיכון גם במחלה הזאת, כך שצריך להיות לנו אינטרס כפול ומכופל. פעם אחת לטפל כאן ועכשיו ולמנוע את גורמי הסיכון, ופעם שנייה להסתכל על זה כפי שגם אתם אמרתם,

בצורה יותר רחבה כעל משבר קורונה והשלכותיו שעוד נידרש להן בתקופה הלא קצרה שלפנינו. אנחנו מבקשים קודם כל מהממשלה התייחסות. מי הגוף שמתכלל את הביטחון התזונתי היום. אנחנו שומעים שיש מועצה, אמרו לנו שהרווחה הוא הגוף המקצועי, אנחנו יודעים שרח"ל יודעת לעבוד מול הרשויות והגיע הזמן שנהיה במקום שאנחנו מסוגלים לתכלל באמת את כל הגופים שפועלים בשטח דווקא בעת חירום זאת. אנחנו מבקשים מהממשלה לומר מי הוא הגוף שמתכלל את זה, מה הצעדים המיידיים שיינקטו כדי להבטיח את הביטחון התזונתי ומה התוכנית להמשך כדי שנוכל להתמודד עם ההשלכות של משבר הקורונה. אנחנו מבקשים לכלול בבסיס התקציב את התקציב שקשור בכל המענים של הביטחון התזונתי. דיברו כאן על 125 מיליון שקלים ואני אשמח לשמוע מהממשלה אתה התייחסות שלה ואת התקציב שהיא מייעדת. נכניס בסוגריים נושא שעלה בדיוניים הקודמים וזה בעצם כל הסיוע למגזר השלישי, לעמותות השונות שחלקן גם נותנות מענה בהיבט הזה. חשוב שימצו גם כאן את הסיוע שניתן. אנחנו מבקשים לאגם משאבים ולייצר מערך של שיתוף פעולה בין כל הגופים שפועלים. אנחנו מבקשים לייצר סטנדרט אחיד או תו תקן של מזון בריא. אנחנו פונים לממשלה לפעול להוזלת סל מוצרים בסיסי שיסובסד או בכל דרך אחרת שהיא תמצא לנכון ובלבד שיהיה סל מוגדר עבור הציבור כדי שאנחנו נוכל באמת לדאוג לאלה שמגיעים לאי ביטחון תזונתי, אוכלוסיות שלא היו בעבר בתוך הסל הזה וכפי שכינו אותם כאן ברח"ל, אלה אולי השוליים שהולכים ומתעבים לנו לנוכח המשבר הכלכלי שאנחנו נמצאים בו. לדעתי אלה הנקודות העיקריות. אנחנו כמובן נקיים דיון מעקב אופרטיבי. נבקש תשובות ונרצה לראות איך מתקדמים בעניין הזה. חבר הכנסת מיקי לוי, רוצה לומר מילה לפני סיכום?

תודה רבה לכולם. הדיון נעול.

ננעלה בשעה 13:50.